בוקר טוב. הדיון היום יעסוק בנושא שבוער אצלנו כבר שנים ושום דבר לא נעשה, ולא רק זה, אלא שבימים הקשים האלה הוא מאיים לא רק על הכלכלה והאקטואריה של הפנסיה בישראל, אלא על עצם הקצבאות הנוכחיות וקצבאות הפנסיה שיגיעו לגמלאים של קרנות ותיקות, וזה הנושא של הגדלת גיל הפרישה לנשים. בעבודה של מבקר המדינה זה חלק מדוח 70ב. זאת אומרת, יש דוח מעקב על הסדרי הפנסיה. אנחנו כבר עשינו דיון אחד שנגע לפנסיות תקציביות. עכשיו אנחנו בחלק השני שלו, של העלאת גיל הפרישה לנשים. אנחנו נפתח כרגיל עם משרד מבקר המדינה, בבקשה.

ובדוח המעקב שעשינו ופורסם בשנה האחרונה התייחסנו לנושא הזה במיוחד. אכן היה לאחרונה דיון בשני נושאים אחרים, בנושא הפנסיה הצבאית והגדלות הרמטכ"ל, ועכשיו הדיון הוא על נושא גיל הפרישה. אני אעבור על המצגת שהכנו לדיון הזה. ברשותכם, תשתפו אותה. (הצגת מצגת) כאמור, הנושא הוא אי העלאת גיל הפרישה במשך שנים. גיל הפרישה בישראל הוא 62 על פי החוק. במדינות ה-OECD גיל הפרישה הממוצע של נשים הוא 65.8 בקירוב. מבחינת דוח המעקב על תיקון הליקויים שעשינו, בשקף 4, אנחנו רואים שמבין הנושאים שנבדקו, אי קידום העלאת גיל הפרישה לנשים לא תוקן לחלוטין. למעשה, הנושא ממשיך להתמהמה במשך השנים. גיל הפרישה לנשים בישראל הוא מהנמוכים בקרב מדינות ה-OECD, וישראל היא אחת המדינות הבודדות שבהן קיים פער בין גיל הפרישה לנשים ולגברים. לגבי הדיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים אנחנו כמובן מודעים לזה שיש שיקולים בעד ונגד, או שתורמים לעניין הזה שצריך להגדיל את גיל הפרישה, ולחלופין לא, ואנחנו הצגנו אותם בדוח והם מוצגים כאן בקצרה. שיקולים נגד העלאת גיל הפרישה: 1. שחיקה גבוהה של נשים במקצועות שוחקים, שם תהיה בעיה בהגדלת גיל הפרישה. 2. פערים קיימים בתעסוקה בין נשים לגברים. 3. קשיים בהמשך עבודה מצד הביקוש בשוק העבודה. 4. חסמים בשוק התעסוקה לנשים בגיל מבוגר. מן הצד השני, יש הרבה מאוד שיקולים שמצביעים על הצורך בהעלאת גיל הפרישה, ואנחנו מציגים אותם כאן: 1. הבדלים בתוחלת החיים בין גברים לנשים, וגם העלייה המתמדת בתוחלת החיים במשך השנים. 2. הבדלים בגיל הפרישה. 3. הבדלים במשך החיים לאחר הפרישה. 4. ירידה במספר האנשים בגיל העבודה ביחס לאוכלוסייה המבוגרת. 5. גיל הפרישה לנשים נמוך בהשוואה למקובל במדינות ה-OECD. 6. שיעור התחלופה נמוך אצל נשים בגיל פרישה, גיל 62 לעומת גיל 67. 7. שיפור בתעסוקה ובשכר של נשים בגילאי 60 61 בעקבות העלאת גיל הפרישה מ-60 ל-62. 8. שיעורי עוני גבוהים אצל נשים מבוגרות. 9. השפעות אקטואריות על האיתנות הפיננסיות של המוסד לביטוח לאומי. 10. סיוע ממשלתי לקרנות הפנסיה הוותיקות בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67, ואת זה ראינו רק בשנה האחרונה. 11. השפעות אי העלאת גיל הפרישה על הקיימות הפיסקלית. 12. השפעת תעסוקת עובדים מבוגרים על עובדים צעירים. בסך הכול, לנושא הזה יש יתרונות וחסרונות. אנחנו רואים שהתועלת שאמורה להיות מהמהלך הזה גדולה יותר משיקולים שלא לבצע אותו.

צריך לתת פתרונות לבעיות שעולות בשיקולים של אי העלאה, במיוחד הנושא של מקצועות שוחקים, הנושא של עבודה חלקית, לתת פתרונות לסקטורים של נשים שיכולים להיפגע כתוצאה מההעלאה הזאת. אם נתקדם במצגת, אנחנו רואים פה כמה דוגמאות, אחת להשפעת אי העלאה של גיל הפרישה. אנחנו רואים פה דוגמה ליחס חוב-תוצר, איך הוא מתנהג אם יעלה גיל הפרישה ואיך הוא יתנהג ללא העלאת גיל הפרישה, שזה התרחיש בקו המקווקו. אנחנו רואים שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי ביחס החוב-תוצר כתוצאה מגרירת ההחלטה ואי העלאת גיל הפרישה במשך השנים הקרובות. אני מתקדם. אנחנו רואים בשקף הבא את תוחלת החיים וגילאי הפרישה של נשים וגברים בישראל. במלבנים אנחנו רואים למעלה את תוחלת החיים של הנשים ושל הגברים באדום ובתכלת, שעולה במשך השנים.

גיל הפרישה למעשה נשאר די קבוע, למעט עלייה קטנה שהתבצעה לפני כ-15 שנה, גיל הפרישה נשאר קבוע בזמן שתוחלת החיים עולה והפער הולך וגדל. פה אנחנו רואים את המצב ב-OECD ובמדינות העולם. אנחנו רואים שבישראל גיל הפרישה לנשים הוא נמוך באופן משמעותי, מסומנת פה ישראל בצד שמאל וה-OECD בצד ימין, ואנחנו רואים את ההפרשים במשמעותיים של הדבר הזה. פה אנחנו רואים שחלק ממדינות העולם העלו את גיל הפרישה או שהצמידו אותו לתוחלת החיים.

אנחנו רואים בצד שמאל את ישראל שעומדת על גיל פרישה לנשים 62. ממוצע ה-OECD שמסומן באמצע, אנחנו רואים אותו כגיל שעולה, ואנחנו רואים את המדינות המקווקוות, במיוחד בצד ימין, אבל גם בצד שמאל, שהקווקוו זה המדינות שבהן הצמידו את גיל הפרישה לתוחלת החיים, והגיל הזה ילך ויעלה ככל שתוחלת החיים תמשיך לעלות. בשקף הזה אפשר לראות שישראל במקום מאוד נמוך בצד שמאל, כלומר, גיל הפרישה לנשים לא עולה ואין כוונה להעלות אותו, הפער הולך וגדל והמשמעויות האקטואריות שלו גם ילכו ויגדלו, כמו שראינו בשקפים הקודמים. אני מתקדם לשקף הבא, שקף 12. דחיית ההחלטות בעניין גיל הפרישה לנשים עלולה לפגוע ביכולת להעלות את גיל הפרישה באופן הדרגתי על פני זמן, ויכול שתביא לידי פגיעה כלכלית במדינה. לסוגיית גיל הפרישה לנשים יש גם השלכות חברתיות וסוציאליות שנשרד לשקול אותן. דחיית ההכרעה בעניין עלולה להעצים את הנזק העתידי במישורים השונים. פה חשוב לציין שביוני 2019 פרסם משרד האוצר תזכיר חוק לתיקון גיל הפרישה. במסגרת התיקון הוצע מתווה להעלאת גיל פרישה לנשים, בשלב ראשון עד 65 באופן הדרגתי, ובשלב שני להכין מנגנון אוטומטי להעלאת גיל הפרישה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים. למרבה הצער, בין היתר, הבעיות בהקמת ממשלה ותהליכי הבחירות שחזרו על עצמן, התהליך הזה לא התקדם.

אנחנו נמצאים באותו מקום שהיינו בו קודם והזמן ממשיך לחלוף ולעבור. העלייה המתמשכת בתוחלת החיים מחייבת בחינה של מתווה העלאת גיל הפרישה של נשים תוך השוואה למקובל בעולם. על משרד האוצר לבחון את קידום הנושא עם כינונה הצפוי של הממשלה לשם השלמת גיבוש המדיניות, זאת בשל המשמעויות הנרחבות הנוגעות לסוגיה, לרבות בכל הנוגע לפעולות הנדרשות בהתייחס לגירעון קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. הדברים האלה נכתבו טרם הקמת הממשלה הזאת, ונדרש לקדם אותם. בשקף האחרון, כמה מילים לסיכום. מאחר שדחיית ההחלטות בעניין גיל הפרישה לנשים עלולה לפגוע ביכולת להעלות את גיל הפרישה באופן הדרגתי על פני זמן, ויכול שתביא לידי פגיעה כלכלית במדינה, על משרד האוצר לבחון את קידום הנושא עם כינונה הצפוי של הממשלה לשם השלמת גיבוש המדיניות. אני אגיד עוד כמה מילים לסיכום.

הנושא הזה הוא דוגמה לנושא שבמשך שנים דוחים את ההחלטה בו ומקבלי ההחלטות מגלגלים את ההחלטה לפתחם של מי שבאים אחריהם, והעסק הזה לא מטופל כי נוח לדחות אותו. אבל הדחייה רק גורמת נזק ומעצימה את הנזק. זה דוגמה לנושא שהשיקול לטווח הקצר אומר שאפשר כביכול לדחות אותו לבא אחריך, אבל בטווח הארוך נגרם נזק מאוד משמעותי. חשוב לציין שהדוח הזה לא עסק ולא התערב בקביעת המדיניות.

המדיניות יכולה להיות מאוד לגיטימית גם להשאיר את גיל הפרישה לנשים כמו שהוא, והיא יכולה להחליט על להגדיל אותו. אנחנו לא מתערבים במדיניות. משרד המבקר הצביע על המשמעויות של המצב הקיים ושל המשך המצב הקיים. ולמעשה, ההחלטה לא להחליט, בהרבה מקרים היא מאוד גרועה. נהוג להגיד, גם החלטה שלא להחליט היא החלטה, אבל יש הבדל, כשאתה מחליט החלטה לא להעלות את גיל הפרישה, אתה נאלץ להתמודד עם המשמעויות במצב הזה של אי העלאת גיל הפרישה, ולתת להם פתרון. כשאתה מגלגל את ההחלטה לעתיד ומחליט שלא להחליט בצורה הזאת, ולמעשה לא עושה כלום, זה מצב הרבה יותר גרוע מאשר להחליט לא להעלות את גיל הפרישה, מכיוון שאתה לא מתמודד עם הבעיות האלה ואתה בסך הכול מגלגל אותן קדימה לעתיד וברור שכך המצב הזה לא ייפתר.

נדרשת החלטה, ועל זה בא להצביע דוח מבקר המדינה, לא על המדיניות הרצויה, למרות שאפשר לראות את היתרונות והחסרונות בכל החלטה, אלא גם אם מחליטים שלא, להתמודד עם המשמעויות של החלטה כזאת ולתת להן פתרון. זהו.

ממצה כרגיל. קארין, את רוצה להגיד משהו לפתיחה? אולי הערת פתיחה. אני מניחה שנציגי משרד האוצר ידברו. אני מבינה שהשר כץ הודיע בתחילת החודש שבכוונתו כן לפעול להעלאת גיל הפרישה. אין ספק שהדבר הזה דרוש. אבל מה שפה דרוש יחד עם זה, זה התייחסות לקבוצה מאוד מוגדרת ומובחנת של נשים שהם בתחתית שרשרת המזון, או במקצועות שוחקים, או שהמקצוע שבו עבדו בעצם הסתיים בגיל 55, והפגיעה בהן תהיה פגיעה קשה מאוד. אם יש את הדבר הזה, בעיניי ואני חושבת שבעיני רבים, אז אפשר וצריך לצאת לדרך. אבל כל עוד אין את הדבר הזה, דווקא בתום או בשלהי תקופת הקורונה שבה גם ניכר שנשים היו אלה שנפגעו הכי הרבה, נדמה לי שזה יהיה חטא על פשע. כמה הערות לפתיחה בהמשך לדברים האלה וגם לסיפה של הדברים של צחי סעד. אי החלטה היא ההחלטה הגרועה מכולן בהקשר הזה. זה דיון שמתמשך כבר לאורך שנים, ונדמה לי שיש קונסנזוס כולל קונסנזוס בכנסת מה צריך לעשות. צריך להעלות באופן הדרגתי את גיל הפרישה לנשים, צריך לדאוג לנשים במקצועות שוחקים,

לכאלה שלא הגיעו בעבודה לגיל פרישה, זאת אומרת, לאלה שנפגעות מההעלאה הזאת. אגב, יש לזה צד אחר שלא מרבים לדבר בו. גיל הפרישה לנשים הוא לא רק הגיל שמתחילים לקבל את הקצבאות הרלוונטיות. הוא גם הגיל שבו נשים נאלצות לפרוש כשהן לא רוצות או לא צריכות לפרוש על פי היכולות שלהן. בגיל 62 היום, עם העלייה בתוחלת החיים, עם זה שהדורות נהיים יותר צעירים יחסית לקודמיהם, 62 זה גיל שנשים יכולות להיות אפילו בשיא הפוריות והתרומה שלהן בעבודה. אז יש לזה גם את הצד הזה. ובכלל, זה חלק מאי ההתמודדות של מדינת ישראל בכלל עם השינויים האדירים, הן בשוק העבודה והן בתוחלת החיים, באיכות החיים ובצורת החיים. והדבר הכי נכון שצחי אמר כלל שזה נדחה, אנחנו נתמודד עם זה יותר גרוע במורד הדרך. המשפט הכי רלוונטי בדוח מבקר המדינה הזה הוא כמובן עוד לפני הרכבת הממשלה, כי אנחנו תמיד מצויים במצב שאנחנו אוטוטו ערב הרכבת ממשלה, והדברים של השר כץ אנחנו מיד נשמע, אנחנו נתחיל במשרד האוצר האמירה הזו שלכאורה מדברת על תקציב 2020,

על חוק ההסדרים, זה נשמע כמעט כמו בדיחה גרועה. מה שלא נשמע כמו בדיחה גרועה זה שלמשל קרנות הפנסיה הוותיקות עומדות לקצץ בקצבאות שהן הולכות לתת לגמלאים שלהן כי הן לא עומדות בהשלכות של אי העלאת גיל הפרישה לנשים. והנה לכם כבר הנזק של אי ההחלטה הזאת ואי הביצוע הזה במידי לעשרות ואולי מאות אלפי אנשים. אז אנחנו נפתח עם משרד האוצר. מיכל היימן, בבקשה. בוקר טוב. אני לא ממשרד האוצר, אני מנהלת מחלקת הפנסיה ברשות שוק ההון, מה שאומר שאני אחראית על כל התחום של קרנות הפנסיה הוותיקות שעליהן דיברת. אני רק אציין שבהקשר הזה ההחלטה לכך שצריך לעשות את האיזון כבר התקבלה, וזה נעשה כבר ביוני 2018, בעקבות כל הדחיות, בעקבות הבעיה שלא היו ממשלות מתפקדות, אז ניתן היה לעשות את הדחיות באיזון עצמו. כרגע אנחנו נמצאים במצב שיש ממשלה, ולכן לכאורה אנחנו לא נמצאים בבעיה שלא ניתן לחוקק חוק לעניין גיל פרישה. ומבחינתנו, ב-1 בינואר 2021 האיזון האקטוארי אמור להיכנס לתוקף, אלא אם כן גיל הפרישה ישתנה. מיכל, איזון אקטוארי זה נשמע נעים. זה קיצוץ של 1.3% בגמלאות שישלמו קרנות הפנסיה הוותיקות.

אז בוא נקרא לילד בשמו. עומדים לפגוע בפנסיה של הרבה מאוד אנשים. אני לא מטיל את זה עלייך.

גרמת לזה שלא העלו את גיל הפרישה לנשים. אני פשוט מבהיר את המשמעות של הדברים שלך. עומדים לפגוע בפנסיה, חוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות, כתוצאה מזה שלא העלו את גיל הפרישה לנשים.

כמה כסף יעלה אם יחליטו למנוע את הפגיעה הזאת? הרי החוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות לא עשו שום דבר רע. לא הם לא העלו את גיל הפרישה לנשים. כמה כסף יעלה כדי שלא יקצצו את זה? המהלך כולו, לאורך שנים, הרי זה צופה פני עתיד, זה לא מהלך רגעי של שנה אחת המהלך כולו מוערך בכחמישה מיליארד שקלים, וכל שנת דחייה מוערכת, וזו הערכה מקורבת,

האם לאור זה שיש פה כשל של המערכת הפוליטית, וכאמור, החוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות לא עשו שום דבר רע בהקשר הזה, נשקלות אצלכם דרכים למנוע את הפגיעה הזאת? כל פתרון שיינתן לדבר הזה, מבחינתנו הוא מקובל, בין אם זה שיעלו את גיל הפרישה, בין אם יינתן לנו אות שמשהו קורה ואנחנו נקבל אישור לזה שאפשר לדחות או משהו כזה. אנחנו נקבל כל דבר, אבל אנחנו כרגע נמצאים על סף ההפחתה הזאת, וצריך לקחת את זה בחשבון. לא יעלה גיל הפרישה עד ה-1 בינואר.

על זה אני אתן למשרד האוצר לדבר. זה לא בזה שלנו.

תודה. מי נמצא איתנו ממשרד האוצר? יובל טלר חסון, רכז פיננסים באגף התקציבים. הונח לפתחך הנושא הזה כמו הנושא בכלל. אנחנו נתחיל בשאלה אם אגף התקציבים, במסגרת הכנותיו לתקציב שמונה ימים של 2020 ולתקציב של 2021, מתכנן משהו כדי למנוע את הפגיעה המידית בחוסכים של קרנות הפנסיה הוותיקות? הסוגיה, כמו שהתייחסת אליה גם קודם, היא סוגיה גדולה יותר, היא סוגיה שנוגעת להעלאת גיל הפרישה לנשים. להעלאת גיל הפרישה, כמו שציין צחי סעד, יש יתרונות רבים, יתרונות שנוגעים לשכר, יתרונות שנוגעים לתעסוקה של נשים, יתרונות שנוגעים להשתלבות שלהם בכלל בשוק התעסוקה, מצד אחד.

יש את המשמעויות שנוגעות לקרנות הפנסיה הוותיקות, ואם גיל הפרישה לא עולה, אמור לחול שם קיזוז. בהתאם לזה, השר הנחה אותנו לבחון כלים משלימים. כמו שחברת הכנסת אלהרר אמרה קודם, להעלאת גיל הפרישה יש גם אוכלוסיות שמושפעות מהעלאת גיל הפרישה, ולכן השר הנחה אותנו לבחון כלים משלימים שייתנו מענה מקיף לסוגיה שהיא סוגיה מורכבת, שיש לה הרבה משמעויות חיוביות, ומצד שני יש לה משמעויות על אוכלוסיות נוספות. יובל, ברשותך, בוא נעשה את זה קונקרטי. מונחת בכספות טיוטה לחוק ההסדרים ל-2021. האם בטיוטה לחוק ההסדרים 2021 יש את נושא העלאת גיל הפרישה לנשים?

כמו שצחי הצהיר קודם, יותר מאשר מונח בכספות או בחוק ההסדרים, תזכיר חוק בנושא גיל הפרישה כבר פורסם באמצע 2018, ועכשיו הבחינה נעשית לאור הכוונה להתעסק בסוגיה הזאת. השר קיים הרבה התייעצויות בגלל שהוא רוצה להתעסק בסוגיה הזאת ורוצה לקבל החלטה בנושא הזה. אנחנו נמצאים בשלבים של התייעצויות פנימיות וגיבוש החלטות, אבל כמובן שהכוונה היא שאם מעלים את גיל הפרישה אז הנושא הזה יהיה בתוך חוק ההסדרים. חברת הכנסת אלהרר,

שפורסם ב-2018 לא הייתה התייחסות לפגיעה בנשים בהעלאת גיל הפרישה.

תכללתם את הפגיעה הזאת

ההתייחסות שהשר הנחה אותנו לבחון עכשיו, שבנושא שלה אנחנו נמצאים עכשיו בדיונים קדחתניים בתוך המשרד, נוגעת בדיוק לסוגיה הזאת,